שלום לכולם, אנחנו בשידור בערוץ הכנסת עכשיו. אנחנו נעשה הפסקה עד שהצוות הטכני יתגבר על בעיית הזום. חמש דקות הפסקה. (הישיבה נפסקה בשעה

וגם אם לילד עם צרכים מיוחדים. רויטל כהן, בבקשה. בוקר טוב,

אני משלמת לו כדי שהוא יוכל לא לפעור פער מול הכיתה וזה לא מצב בודד.

המשלבים.

משרד החינוך אני לא יודעת אם הוא ישב או לא ישב ניסיתי המון לגרום לזה

יש מישהו אחר מהמורים של החינוך המיוחד? אנחנו רוצים לשמוע את נציגי המורים מהסתדרות המורים. מיכל בן דוד, הממונה על החינוך המיוחד מהסתדרות

אז בשביל מה אנחנו פה?

אני אומרת לך ברצינות.

או שהם ינאמו ולא יהיו שאלות ותשובות. הדיון הוא לא דיון שאת מעירה מתי שבא

במסמך הזה אין התייחסות לנושא של התלמידים

לא לאמירה הברורה שהתלמידים האלה הם חלק ממערכת

כלומר קבוצות קבועות שיבואו ויעבדו ביחד בכל מיני מסגרות: שבוע-שבוע, 4-10 או כל מיני אפשרויות שבהן אפשר לשלב את זה.

שחשוב לנו מאוד הוא לשמור על קבוצות

הם טוענים שיש סיכון בחזרה שלהם ללימודים. לכן,

היא האם אתם מחלקים בתוך החינוך המיוחד לבעלי סיכון יותר גבוה או לבעלי סיכון נמוך?

תודה לחבר הכנסת אורי מקלב. חבר הכנסת אופיר סופר, בבקשה. שלום, יישר כוח על

נוכל לפעול באופן מדגמי גם במוסדות החינוך המיוחד.

כמובן שהגיל הוא 65 והדבר השני הוא הנושא של קבוצות סיכון. זה מתייחס גם למורים וגם להורים אם יש הורה בבית שהוא בקבוצת סיכון או לילדים עצמם שנמצאים בקבוצות

ונשמח לדעת אם הם סגורים ביניהם, משרד החינוך והסתדרות המורים,

אני מנסה לתת למורים את הבמה. כנראה הם לא מעוניינים, כנראה הם לא חפצים. הם חפצים ומבקשים להשתתף בדיון,

ספציפית שמענו כאן שארגוני ההורים לא שותפו בכלל בעניין. רגע, רגע. אני רוצה לומר שלאט לאט, גם בין ערב חג לערב חג, התחלנו כבר איזשהו שיח עם נציגי ההורים

התחלנו איזשהו שיח אל מול ארגונים אחרים. לא הספקנו לקיים את השיח הזה עם

סליחה, רחלי, אני רוצה לתקן את מה שאמר היושב-ראש.

אמרתי. תודה, מיכל. אני אוסיף ואומר שמשרד הבריאות נמצא איתנו כל היום בכל דיון. ואני אגיד מה אני, מנהלת האגף לחינוך

יש הרבה מאוד חומרים.

כל אחד מהמורים, כל אחד מהמנהלים וכל אחד

כמובן שאנחנו נתנהל מול ההנחיות של משרד הבריאות שיכולים או לא יכולים להגיע. הדבר השני, בתוך כל ההיערכות הזאת אנחנו גם לוקחים בחשבון את ההיערכות של הצוותים. הם עובדים באופן מלא. עומד לרשות הצוותים יתמוך ככל שצריך כי אנחנו מבינים שזה לא רק סיפור להחזיר

אדוני היושב-ראש, לאור הנתונים החדשים לגבי מוקדי התפרצות בחברה הערבית ולאור זאת שאנחנו מדברים על החלטה כללית להחזיר את החינוך המיוחד, האם נעשה דיון ספציפי לגבי החינוך המיוחד בחברה

האם הנתונים של משרד החינוך והנתונים של משרד הבריאות מסונכרנים? רחלי, מה את יודעת להגיד לנו על הנקודה הזאת?

החינוך המיוחד, בבקשה, רק דברים חדשים, אני מבקש. הייתי שמחה לקבל מענה בנוגע ל-50,000

הנה, התוכנית מופיעה כאן. אין טעם לדבר ביחד. אין פה שום דבר על החינוך המיוחד. זה ודאי. אני מבקש, מספיק.

שאלת את השאלות,

את

אתה לא צריך להיות כל כך עצבני. אז תצאי, בבקשה. אני לא אצא. מספיק עם זה. אמרתי, אסף שירמן ממשרד האוצר, בבקשה. תודה רבה. שלום רב לכולם, לחברות ולחברי הוועדה וליתר המשתתפים בדיון. ברשותכם,

הבוקר נשלחה הודעה מהסתדרות המורים שהלמידה מרחוק תימשך. מה שכן, הצדדים ידונו ביניהם לגבי אופן תשלום השכר עבור הלמידה מרחוק שכן הלמידה מרחוק היא לא למידה מלאה, היא לא למידה פרונטלית. שני הצדדים מבינים זאת והצדדים ידונו, כפי שדנו בתקופה

אמרת שכמו בעבר, לפני הפסח, אנחנו ממשיכים. בעבר ניסו למצוא פתרונות אד-הוק למצב קיים.

אנחנו יכולים ללמוד מהעבר לגבי העתיד ולא חייבים להמשיך בדיוק אותו

האם אתם מתכוונים לתקצב למורים שעות תגבור כדי שהם יוכלו לעזור לתלמידים להתכונן לבגרויות? אדוני, בהמשך לשאלתו של חברי, מהנתונים של הלמ"ס עולה שכ-78% ממשקי הבית, יש בהם רק מחשב אחד. מה קורה אם ארבעה ילדים יושבים בבית ראיתי תוכנית יפה מאוד שהוצאתם בבוקר:

אנשי החינוך הם המפתח לתפקודו של המשק ולשיקומו. שנת הלימודים הבאה כבר קראתי באיזשהו מקום ללא קיצוץ שעות.

הרי צריך להשלים את כל התקופה החסרה הזאת, אז בטח לא לחשוב על קיצוץ שעות. קיצוץ שעות פירושו פיטורי מורים וכולי.

את הדברים שצריך לשנות ולשפר אנחנו לומדים ועוד נלמד.

נושא של תכלול המערכת וליצור מרווחים. כמו שביקש חבר הכנסת, הכנסנו שיחה יומית עם התלמידים כדי

לגבי אוגוסט, אנחנו לא יודעים להתחייב אם יהיו לימודים או לא עד שהמצב קצת יתבהר. כרגע אנחנו לא מדברים על חודש אוגוסט בכל מקרה.

זה מאוד תלוי בהתפתחות של המגפה ובחזרה לשגרה. לגבי סוגיית הציוד, אני חייב לתת

דרכי הלמידה קצת הקשו על התלמידים להבין את החומר,

שנלמד. אנחנו שמחים על הגיוון שמשרד החינוך הכריז שיבצע בדרכי הלמידה, שזה יותר כיתה וירטואלית,

זה דבר היה צריך להיעשות מזמן בחודש האחרון ולא נעשה. חזרה לחינוך המיוחד מחייבת הסעות והנהגים בחל"ת. שמענו על הבעיה ושמענו גם שאין איתם שום הידברות. אני מדגיש והנהגים הדגישו שכדי שהם יוכלו

זה דבר חשוב בצורה בלתי רגילה ועד עכשיו זה לא נעשה.

כיושב-ראש ועדת החינוך, לחברים ששומעים אותנו כאן, יש מידע סותר שמגיע מנציגים שונים כולל תאריכים, פרטים